הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 49),

אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה המסדרת. היום יום שלישי כ"ו בתמוז, התשפ"א, 6 ביולי